אני עובר לסעיף הבא בסדר-היום,

דיון מהיר בנושא: "הסדרת נושא הטבות המס ליישובים בפריפריה". אדוני היושב-ראש, הדיון המהיר נדחה. חברי הכנסת ביקשו למשוך אותו והם לא נמצאים פה. אין דבר כזה שהוא נדחה. הם לא נמצאים וזה נגד התקנון, עד כמה שידוע לי. שגית, בבקשה. האם מקובל להצמיד להצעות חוק דיון מהיר? כי אם כן, זאת פרוצדורה שאני לא מכיר.

אני לא הכרתי דבר כזה. מקובל, מה הבעיה?

חברי הכנסת לא נוכחים ומבקשים שלא להעלות את הדיון המהיר שלהם. שגית, אני צריך את העזרה שלך. מעלים חבר הכנסת גדעון סער וחברת הכנסת מיכל שיר טענה ש אם חברי הכנסת שהציעו את הדיון המהיר לא נמצאים - - וביקשו למשוך. - - האם הדיון מתקיים? שנית, אומר גדעון סער שלא מקובל להצמיד דיון מהיר בנושא מסוים להצעת חוק שמגיעה מייד אחרי זה.

לגבי הסרת הצעה לסדר מעל שולחנה של הוועדה. אף אחד לא הציע את זה, גברתי. אף אחד לא ביקש להסיר. הצעתי שלא תהיה הצמדה.

יש פה שתי טענות ואני אתחיל בשאלה שלך, למעשה, האם אפשר להצמיד שני דיונים. אני חושבת שאין מניעה ליושב-ראש ועדה - - אין מניעה לכל דבר. יש לו סמכות לקבוע את סדר-היום.

הצעה לדיון מהיר או הצעות לדיון מהיר מוצמדות להכנה של הצעות חוק?

מהיכרותי עם ועדת הכספים, זה נעשה פה לא פעם אחת. זה דבר שקורה, זה לא דבר שהוא בלתי אפשרי. ליושב-ראש יש סמכות בסופו של דבר לקבוע את סדר-היום. אני פניתי לשיקול הדעת של היושב-ראש. לא אמרתי שהוא לא יכול. קודם כל, אני יודע שהיושב-ראש יכול, והיושב-ראש הספציפי הזה יכול הכול. לכן פניתי לשיקול דעתו. רק לא מצליח לגשר בין מיקי זוהר לישראל כץ. גם את זה הוא יצליח, אם הוא ייקח את זה. הוא עוד לא קבע את זה כיעד. אם הוא יקבע את זה כיעד, הוא גם בזה יצליח. דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם שבשיקול הדעת שלי בעניין הזה, מי שביקש ממני לשים את זה על סדר-היום היה חבר הכנסת גדעון סער.

את הצעת החוק. ואני אמרתי לך שיהיו הצעות לסדר, דיון מהיר שלא עשיתי עד היום. חברי הכנסת לא נמצאים פה, חברי הכנסת שדרשו את הדיון המהיר.

נעזוב את הפרוצדורה, יש לנו פה בעיה עניינית. תודיע שעברת לנושא של ההטבות במס. אבל אמרתי. כדי שהפרוצדורה תהיה בסדר, אמרתי קודם ואני חוזר על זה עכשיו.

סיימנו את החלק של חוק התוכנית לסיוע כלכלי. הדיון היה מצוין אבל לצערי, סיימנו את הדיון בעניין הזה עם אקורדים צורמים. נמשיך בו מחר. עכשיו אני עובר לסעיף הבא בסדר-היום שהוא: דיון מהיר בנושא "הסדרת נושא הטבות המס ליישובים בפריפריה". לאחר מכן נדון בהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה הטבות מס ליישובים. יש מישהו מבין מציעי הדיון המהיר או שאף אחד לא פה? אני כאן, אדוני היושב-ראש. מנסור, אתה רוצה את הדיון הזה עכשיו? הוא יכול לא לרצות, יש עכשיו דיון. מנסור עבאס, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש, עברו הזמנים שבהם הנושא הזה נוהל ללא קריטריונים ידועים מראש. נקבעו כמה קריטריונים באופן כללי והנושא הזה מתנהל

הוגנת כלפי יישובים שונים בארץ, שהמעמד הסוציו-אקונומי שלהם נמוך. אני מציין יישובים ערבים רבים, והכוונה ליישובים באופן כללי.

אנחנו לא רואים אף יישוב ערבי שקיבל את התקרה המקסימלית. איפה לא רואים? אף יישוב ערבי אחד לא קיבל את התקרה המקסימלית בהטבות המס. יש שני דברים שצריך לשים לב אליהם, יש את שיעור ההטבה במס והתקרה הסכום שעד אליו נותנים את

התקר המקסימלית היא 241,000 שקלים ואתה לא תמצא שם אף יישוב ערבי. אתה תמצא אותם עם תקרה של כ-150,000-130,000. זה הרעיון בהטבות מס. אתה לא מצליח להבין את הנקודה. אתה תמצא יישובים רבים שנותנים להם תקרת מס מקסימלית, ונותנים להם שיעור הטבה מקסימלי. אתה לא תמצא אף יישוב ערבי לא עם תקרת מס

ולא עם שיעור מס מקסימלי ולא עם שניהם ביחד, כמובן.

למרות שאנחנו יודעים שרוב רובם של

באשכול 1 עד 3. הנושא

יש פרמטר של מצב סוציו-אקונומי ויש נושא של מרחק מהגבול ומהמרכז. כמובן, יש גם אלמנט של הכנסות הפרט ברמת היישוב. אני אדבר על זה. למשל באזור המרכז יש הרבה יישובים ערביים שלא נמצאים בכלל ברשימה הזאת. יישוב כמו ג'סר א-זרקא, כולם יודעים שזה היישוב הכי מוחלש במדינת ישראל.

גם פשיעה ואלימות; היום הייתה הריסה. לא תמצא יישוב כזה ברשימה עצמה. נקודה שנייה שאני מעלה היא ההתעלמות מהמעמד הסוציו-אקונומי של היישובים ומתן עדיפות לקריטריון הראשון, שהוא המרחק מהגבול. נקודה שלישית היא בעצם תשובה למה שציינתי, מדוע אין יישוב אחד שקיבל את שיעור ההטבה המקסימלי, שהוא 20%? אני אתן דוגמה, אדוני היושב-ראש. העיר נהרייה, לידה יש יישוב ערבי, שנקרא מזרעה. במזרעה שיעור המס הוא 7% ובנהרייה 12%; תקרת המס במזרעה היא 132,000 ובנהרייה 240,000. אם אנחנו עושים חישוב, אזרח שיש לו הכנסה של 100,000, במזרעה הוא יקבל 7,000

הוא מקבל כמו אזרח במזרעה. מנסור, מה אתה מציע? אדוני היושב-ראש, אני מציע שאנחנו צריכים להשקיע עוד מחשבה בנושא הקריטריונים והשקיפות בבחירת היישובים. אני יכול להעלות שלושה דברים: אי אפשר להתעלם מהמיקום הגיאוגרפי כי יש לזה היבטים אחרים, ביטחוניים וכולי. צריך לקחת את זה בחשבון, המעמד הסוציו-אקונומי של היישוב צריך להילקח בחשבון, והיקף ההכנסות של התושבים ביישוב צריך גם להיות מרכיב בשיעור ההטבה. יישובים חזקים זוכים להיכנס לרשימה הזאת כי יש להם השפעה

אני חושב שהנושא הזה צריך להיות מוסדר גם בחוק בצורה שקופה,

המוחלשים והיישובים המוחלשים יזכו להטבה הזאת בצורה הוגנת. תודה רבה. חבר הכנסת אופיר סופר, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

בסופו של יום מדובר על תהליך חקיקה שמתחדש בכל פעם, ואנחנו גם צריכים לעשות בזה סדר. אני רוצה לומר שצריך לזכור שבסוף יש משמעות למתן תעדוף על בסיס גיאוגרפי. אני חושב שהנקודה הכי מרכזית של החוק הזה בסוף, אם נקרא לזה בצורה פשוטה, היא ליישב את אזורי הספר גליל, נגב ובקעת הירדן. לאט-לאט משנה לשנה ופעם לפעם אנחנו מתבלבלים בתכלית החוק הזה וחושבים שהתפקיד שלו הוא להפוך מהמשרד לנגב-גליל למשרד נגב-גליל ופריפריה חברתית, ולתת לו כל מיני משמעויות אחרות. אני מציע שלא נתבלבל בעניין הזה. צריך לזכור, יישוב הגליל הוא הגשמת החזון הציוני; יישוב הנגב הוא הגשמת החזון הציוני וזאת המטרה העיקרית של החוק הזה. עם זאת, אני אומר שגם יישובים

גם הם צריכים להיראות כמו שצריך במדינת ישראל. גם יישובים כאלה צריכים להיות מטופחים וחזקים וזה חלק מהחזון הציוני. ככה אני חושב.

צריך לראות שלא מתבלבלים בדרך ומצד שני, שעדיין נשארים עם הרציונל הזה. תודה רבה. תודה רבה.

פה נציג ממשרד המשפטים?

לפני כן אני רוצה להגיד שהאמת היא, שהנושא של הטבות המס ביישובים הוא לא התפקיד שלנו. הממשלה צריכה לעשות את זה, כמו שהיא עושה אזורי עדיפות לאומית. תכף נשמע את משרד המשפטים ואת תדברי. בקדנציה הקודמת אמרנו שתהיה קטסטרופה מכיוון שלא יהיו הטבות מס. בג"ץ אמר שעד סוף השבוע הוא מכניס יישובים ועד סוף החודש הוא מבטל בכלל את הטבות המס. אני, כמו כל חברי הוועדה, סברנו שהטבות המס הן יסוד מוסד של הפריפריה, כי צריך לעזור גם ליישובים קרובים לגבול, גם ליישובים במצב סוציו-אקונומי נמוך וכל מה שקבענו בקריטריונים. אמרתי לממשלה, אם אתם לא תעשו את זה אנחנו נעשה את זה. הממשלה אמרה לי: בסדר, תעשו. הזהירו אותי שאני אכווה בעניין הזה בגלל שאני צריך להתחיל עם ראשי רשויות ואם אני קובע קריטריונים אני בבעיה. ואני באמת נכנסתי לבעיה, אבל הייתי שמח בעניין הזה ואני רוצה להגיד לכם, שהיו 167 יישובים שהיו בהם הטבות מס. לאחר שחוקקנו את החוק זה גדל ל-516. ישבתי עם ראש הממשלה, ישבתי עם שר האוצר דאז, ישבתי עם חלק מהשרים שהיו בממשלה ואמרתי להם שאני צריך עוד כסף. אם אתם רוצים שאני אעשה, אם רוצים לזרוק את זה עליי, צריך עוד כסף. הסכום גדל באופן דרמטי ונכנסו המון יישובים ערביים. המון, יישובים שלא היו קודם. על זה גם היה בג"ץ. נכנסו יישובים מכל הסוגים.

ואנחנו גאים בעניין הזה. היום אני לא מוכן יותר לעמוד בחזית הזאת מבלי שהממשלה תגיד. חלק מהיישובים, כמו עכו ויישובים אחרים, גם הם נמצאים בהוראת שעה. אני אוהב את עכו ושלא תהיה טעות בעניין הזה. דיברתי אתמול גם עם ראש העיר. אני עיוור צבעים בעניין והלכנו על פי קריטריון. הקריטריון קבע את מה שקבע והיום צריך לשנות את זה. אי אפשר להשאיר את זה במצב הזה. זה לא שיבואו לכאן ויגידו: אל תעביר את זה לוועדת העבודה והרווחה, כמו שעושים לי כל הזמן. תבואו ותגידו. תתייצבו מול ראשי הערים, מול התושבים ותגידו מה הקריטריון מה צריך להוסיף, מה צריך להוריד. אני אעביר כל מה שהממשלה תביא. אני חושב שכל אחד מאיתנו, מחברי הוועדה, ישמח. עברתי אתם לא יכולים לתאר לעצמכם אולי אתם יכולים לתאר לעצמכם חלק מה עברנו עם הדבר הזה.

מתקבל על הדעת. זה היה אחד החוקים שעבר פה, וכל חברי הוועדה עמדו על רגליהם בקריאה השנייה והשלישית ומחאו כפיים. זה הציל את

אני גרתי באופקים, אני יודע מה זה שאתה צריך להביא מנהל מחלקת חינוך והוא יגיד לך: אני הולך לחולון. הטבות המס עשו דברים מאוד חשובים. אפילו כפר ורדים, ואני לא מדבר על יישובים ערביים. אגב, אין אף יישוב חרדי, אם מישהו רוצה לדעת בגלל שזה בכל אופן עלה היום. העברתי את זה בלי יישוב חרדי כי אף יישוב לא עבר בשום קריטריון. יש תושבים חרדים ביישובים האלה, אבל אין יישוב חרדי, לא בני ברק ולא אלעד ולא בית"ר עילית.

הכול נעשה לפי הקריטריון ולא סטיתי כמלוא הנימה. אם הייתי סוטה, שגית הייתה אומרת לי שאני לא יכול להכניס. מה שהיה בקריטריון, נמצא ומה שלא היה בקריטריון,

לכן אני מרגיש מאוד רע עם הדבר הזה. זה ממש כפי שכתוב בחז"ל: מעשי ידיי טובעים בים. אני חושב שהפריפריה חייבת את הטבות המס. אני חושב שהממשלה צריכה להגיד מה עושים עם זה. גם עם עכו יש בעיה. הייתה לנו שם תקלה, גם מול נהרייה, ואנחנו צריכים לפתור אותה. עכשיו זה הזמן. גברתי, נציגת משרד המשפטים, בבקשה.

אתייחס לסטטוס של הדברים באופן כללי. קודם כל, כידוע יש הטבות מס להרבה מאוד יישובים והקריטריונים למתן הטבות המס האלה קבועים היום בסעיף 11 לפקודת מס הכנסה. אלה קריטריונים שוויוניים ושקופים. ישנם יישובים שלא עונים על הקריטריונים האלה ובכל זאת מקבלים הטבות מס מכיוון שנקבע בהוראת מעבר להמשיך ולתת להם איזושהי תקופת הסתגלות. תקופת ההסתגלות הזאת נמשכת כבר ארבע שנים וחצי ובעצם הטבת המס לרשימת היישובים הזאת פקעה ב-16 ביוני. לגבי היישובים האלה קיבלנו פנייה משר האוצר ומשרים נוספים, והנושא נמצא בבחינה. פניתי לראש הממשלה ולשר האוצר במכתב כבר מזמן. ברגע שהוגשה הצעת החוק, ביקשתי שתהיה התייחסות ממשלתית לכל העניין הזה. אדוני, הנושא נמצא בבחינה. באיזו בחינה זה נמצא? אני אסביר. הנושא נמצא על שולחנו של היועץ המשפטי לממשלה

זה לא הנושא היחיד על שולחנו ואנחנו בוחנים אותו. אנחנו מבקשים לתת לנו זמן למצות את הבחינה ולמצות את הדיאלוג מול השרים שפנו אלינו.

מה ביקשו שר האוצר וראש הממשלה? מה השאלה שעומדת על הפרק? להאריך את הוראות השעה? לתקן את חוק הטבות המס? להוסיף יישובים? להוריד יישובים?

שעומדת על הפרק מתייחסת אך ורק לאותם יישובים שהוראת השעה פגה בעניינם, והשאלה שעומדת היא מהן האפשרויות המשפטיות. האם יש אפשרות משפטית לפרסם תזכיר שמאריך, האם אין אפשרות כזאת, האם קיימות אפשרויות אחרות, האם יש חלופות אחרות. את כל השאלות האלה אנחנו בוחנים היום והן נמצאות על שולחנו של היועץ. למה לא התעוררתם לפני זה? למה אתם מתעוררים ברגע האחרון? למה בתאריך האחרון אתם מתחילים לדון? מה היה קורה אם חודשיים לפני זה הייתם מפרסמים את זה? ינון, אני אאפשר לך, רק תן לה להשלים. לא, זה חוץ ממה שאתה מאפשר לי.

שאלה הרבה יותר יסודית היא למה הם צריכים לדון בזה בכלל. מדובר בשאלה מורכבת שיש לה היבטים משפטיים משמעותיים, והיא נבחנת כרגע אצלנו.

515. לא - - - נכון, אתה צודק.

יישובים? חבר הכנסת סעדי שואל בכמה יישובים מדובר. גיא מרשות המסים, תוכל אולי לעזור לי?

בכמה עשרות יישובים. כמה עשרות? 32 יישובים יוצאים מהמפה, למיטב הבנתי גיא, אני עוזרת לך ונדמה לי שכ-40 יישובים ההטבה שלהם יורדת. אני מתחיל להיות מודאג, את עוזרת לגיא. יש לנו את הרשימה? היישובים שבעיקר הכנסנו הם יישובים ערביים. לאו דווקא. הוראות השעה מתייחסות ליישובים שרצו או לשפות אותם בתוספת מסוימת בשל כך שלאור החוק החדש שנחקק, פחתה ההטבה שלהם. אלה דווקא לא יישובים ערביים מכיוון שיישובים ערביים לפני כן לא קיבלו. גם יישובים נוספים שקיבלו בעבר ורצו להמשיך ולשלם להם את ההטבה, אבל לפי קווי האורך והרוחב החדשים, הם לא זכאים בכלל. לכן גם הם יוצאים. יש גם יישובים ערביים שפוחתת להם ההטבה, אבל מסיבות אחרות. יש לך את הרשימה? אני יכולה לתת לך את

מה קורה עם אותם יישובים עד שתתקבל ההחלטה? צריך לשאול את רשות המסים. כמו שלירון אמרה, ההטבה פקעה ב-16 ביוני. היא הייתה אמורה לפקוע לפני כן, אבל מכוח סעיף 38 בגלל חוק המעבר, זה הוארך במשך שנה וחצי. צריך לזכור שאלה יישובים שהוארכה להם ההטבה לצורך הסתגלות למצב שהיה לפני 2016. אז דווקא בתקופה הזאת לעצור את זה? גיא, אתם מחדשים את זה באופן חודשי? יצאה הוראת ביצוע. יצאה הוראת ביצוע שתושבי היישובים האלה יראו את ההפחתה או את יציאתם כבר בחודש הקרוב? זאת המשמעות? תגיד לנו איך תעשה את זה. איך בדיוק נעשית הוראת הביצוע הזאת, איך נעשית חצי השנה הזאת - - - ב-1 ביולי הם קיבלו הטבות מס או לא? הם לא מקבלים לחצי שנה. גיא, תענה לנו בצורה ברורה. אנחנו פועלים בדרך כלל על פי דין. החוק שמקנה הטבת מס ליישובים האלה פקע. התקבלו פניות להארכתו פעם נוספת אם אני לא טועה, הוא הוארך פעמיים ואחר כך באו הארכות נוספות מכוח סעיף 38, הארכות מינהליות.

ומה בינתיים, כל עוד שזה מטופל אצל היועץ המשפטי לממשלה?

יש בעיה להאריך את זה בכמה חודשים, עד שהיועץ המשפטי - - - זה בדיוק מה שהיועץ המשפטי דן בו. הוא דן בזה ובינתיים הם לא מקבלים. אני רוצה להבהיר, הפניות היו להאריך בכמה חודשים, לא בעשר שנים. אתה שם לב שהפניות היו להאריך בכמה חודשים, עבר כבר חודש וחצי מאז שזה פקע, ועדיין אין התייחסות. האנשים האלה מפסידים את הטבת המס. גיא, השאלה היא למה עד עכשיו. זה מה ששאלתי בהתחלה. למה אתה מחכה לרגע האחרון? הפנייה, כמו שאמרה לירון, מטופלת אצל היועץ המשפטי לממשלה. אני רק רוצה להודיע בשם החברים אני לא חושב שיהיה מישהו שיתנגד שאם שר האוצר יבקש הארכה, אנחנו נאשר את זה בוועדה. אמרנו שאנחנו לא מבקשים יותר. ביקשנו, ביקשנו, ביקשנו. הממשלה צריכה לבקש. אני לא חושב שיהיה פה חבר בוועדה שלא ייתן הארכה. אני אשמח אם גם אתם תוכלו להכיר בזה שאותם יישובים לא עומדים בקריטריונים שהוועדה קבעה, שהכנסת קבעה. מתי הכנסת קבעה את הקריטריונים? ב-2016. אז דווקא עכשיו בקורונה להוריד להם את זה? מה ההיגיון? הכנסת קבעה הסתגלות של שנתיים. זה מה שהמחוקק קבע ולא מה שאנחנו קבענו. ואחרי שנתיים האריכו את זה, נכון? המחוקק קבע הסתגלות לשנתיים וההסתגלות הזאת הוארכה אחר כך פעמיים,

הוארכה שוב מכוח סעיף 38. למה לא להאריך את זה שוב עד שיתקבלו החלטות איך לעגן את זה? בואו נעשה סדר. אני שומע את מה שאת אומרת ואני מכבד את זה, כמובן. אני רק רוצה להגיד שאנחנו לא במשחק הזה. אנחנו במשחק רק כדי לאשר את מה שהממשלה עושה. הממשלה לא יכולה לחמוק מאחריות. אנחנו נמצאים בתקופת קורונה ואנחנו מאריכים אין סוף דברים. עם כל מה שנלווה לעניין הזה, שביקשנו פעם ועוד פעם ועוד פעם, והיה סעיף 38 אחרי הבחירות למרות כל זה, אם השר יגיד: אני סבור שצריך להאריך את זה עד שתתקבל החלטה של היועץ המשפטי לממשלה, אנחנו נאשר את זה. אנחנו בתקופת קורונה. דבר שני, צריך לקחת בחשבון שמה שהיה לפני כמה שנים, לא נכון להיום. היום צריך לעשות חקיקה חדשה. אנחנו לא נמצאים באיזשהו ואקום ומה שהיה,

יש דברים שהשתנו. השתנה קו הגבול, השתנה המצב הסוציו-אקונומי. השתנו הרבה דברים וצריך לקבל החלטה. וזה תפקיד הממשלה.

עוד מישהו רוצה להעיר בעניין הזה? אני רוצה לעבור לחוק. ראש עיריית רמלה, בבקשה מר וידל. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, ועדת הכספים מטפלת רבות בנושא הטבות המס. זהו נושא צודק מאין כמותו.

ב-2018 דנו בהטבות לנהרייה אני זוכר את הישיבה ואז התווסף המדד הפריפריאלי וצורפו כ-100 יישובים חדשים, סך הכול 516 יישובים נכנסו לרשימה. בזמנו, בישיבה ההיא ביקשתי להוסיף את היישובים כאוכב אבו אל היג'א ועאבלין,

עד היום הם לא התווספו בגלל הבדל של כמה מטרים

אנחנו ניסינו מאוד לסייע בעניין הזה. אתה וגם שגית.

ואתה נשאר בעכו, למה?

אפשרות לעבור מבחינה כספית. אם אנחנו נביא את ההטבות האלה לעכו, אני חושב שאנחנו נחיה את העיר הזאת. זאת עיר שהיא לדוגמה ואני יודע מה עשה ראש העיר

זאת עיר מעורבת, עיר עם אתגרים מאוד מאוד רציניים והיא צריכה להתמודד

זה שיש לה עיר שכנה שמושכת אליה יותר אנשים בגלל הטבת המס. אנחנו צריכים לעשות את זה כמה שיותר מהר ואני רוצה לברך את חברת הכנסת מיכל שיר שדחפה את החוק,

אני מאלה שנשארו למרות הכול, ואני אמשיך להישאר כי אני חושבת שלעיר הזאת מגיע הרבה.

שאוהבים את העיר ורוצים לתרום לפיתוח העיר, מגיעה ההטבה

שלום לכולם, ראשית, תודה על הכבוד, על ההזמנה. תודה ליושב-ראש, שבאמת שם את זה על סדר-היום. אני רוצה להסביר מה קרה לעכו. כבוד היושב-ראש,

שוב חוזר הניגון.

כמו שציינה פה מיכל שיר נתנו לה את הנתונים 3,600 מתושבי העיר החזקים עברו שוב ליישובים שמקבלים הטבה של 12%. אני

כמעט. 25,000 מתושביה עזבו אותה, ובשנתיים האלה רואים את המגמה של 3,600 תושבים בינתיים. מה רוצים,

למי ניתנת הטבת

לתת לנו אוויר וחמצן כי מה שמחזיק את העיר הזאת הם התושבים עם יכולות,

אחרת, בעוד עשר שנים נשב פה ונגיד שוב ש-30,000 מתושבי העיר עזבו את העיר. רבותיי, תעזבו את העניין

אין אפליה בין הציבורים השונים,

בין העדות השונות ואני מברך אותך על כך. שתדע, בעניין הזה אני עובד באופן מקצועי, מה שאפשר. תעזור לנו, אתה תעזור

בנושא עכו, אנחנו שומעים מראש העיר לנקרי שיש הגירה שלילית, שיש בעיות. במיוחד הגירה של התושבים היהודים שיש להם את העיר

גם ראש הממשלה יצא במכתב רשמי שבו הוא מבטיח לתקן את העוול שנגרם לעיר עכו אל מול נהרייה השכנה.

שלא חוזר על עצמו במקומות אחרים

היא לא תעשה.

אני מסכים. הצעת החוק הזאת קובעת קריטריונים שאנחנו לא יודעים מה הבסיס שלהם,

מעניין אותנו לדעת מה הסיבה שזה נקבע כך. יכול להיות שיש בסיס,

למיטב בדיקתנו אין כאלה. רצינו לדעת מה התשתית העובדתית שעומדת בבסיס ההצעה, ורצינו שהיא תחזור גם כדי שהעובדות

היא אחראית על כל

בלעדיה אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. ייתכן ואנחנו רואים שהקריטריונים האלה מייצרים עיוותים מסוימים.

מייד אחרי הבחירות בכוונתי לפעול בשיתוף פעולה עם שר האוצר על מנת לתקן את העיוותים שנפלו במפת הטבות המס, ולהשוות את מצבה של העיר עכו למצבה של העיר נהריה."

וכמו שאני מכיר את הדברים, הוא לא יביא את זה לשם.

8-7 מיליון שקל הליכוד לא מסוגל להעביר בשביל העיר עכו? זאת בדיחה. תודה. מיכל, רצית להוסיף משפט. אני רק רוצה לציין שהמצב הסוציו-אקונומי נמוך בהרבה מזה של העיר נהריה.

הזה גם בא לתקן את ההפרשים האלה ספציפית.

עם זאת, באותה עת התחייבה הוועדה לפעול

לפתיחת החוק ולביצוע תיקונים קבועים על פני הארכת הוראת השעה פעם נוספת.

הוא סיבה מספיק טובה כדי לתרץ הארכה שלישית, נטליה סבורה שלא, שזאת סיבה לא מספיק טובה ולא מספיק מתאימה. ההארכה

אבל הדבר החשוב הטבות מס יביא אנשים באיכות גבוהה, כמו שלנקרי אמר. זה ברור לחלוטין ובעניין הזה לא היה בכלל דיון. קבענו קריטריונים, וזה היה מאוד קשה,

שיבואו שר האוצר או ראש הממשלה או שניהם יחד ויגידו: אנחנו רוצים שתהיה התייחסות אחידה לכולם. אני אצביע בעד החוק הזה לא היום אבל אני אצביע בעד החוק הזה. אני רוצה לחכות לתשובה של היועץ המשפטי לממשלה ושל הממשלה,

אנחנו נמצאים במגפה של קורונה ואנחנו עושים כל מאמץ. תחליטו, זה בידיים שלכם. אני לא אקח על עצמי אחריות שאני אעמוד מול ראשי רשויות ומול ציבור ואני אגיד: אני נגד.